קליטה ותפוצות בנושא אתגרים של אנשי עסקים עולים חדשים בקליטה ובהשקעה בישראל. אני רק אציין שבדיון הקודם טענתי שמשרד החינוך לא הגיע וכעסתי עליהם, אז הם הגיעו פשוט באיחור כי הייתה תאונה בכביש 6, אז עדיין נבקש שיתייחסו להערות שעלו פה בדיון הקודם למשרד החינוך. אני רוצה לפתוח את הדיון לאור גל העלייה שאנחנו חווים כרגע, בעיקר ממדינות רוסיה,

בלרוס. לנוכח העלייה של עשרות אלפי עולים חדשים בשנה האחרונה, שמבקשים להעביר את עיסוקיהם לישראל. במסגרת קליטת העלייה תמיד כולם מדברים על תעסוקה, אבל תעסוקה זה גם עסק, ומי שהיה עצמאי והיה לו עסק, או שיש לו עסק עדיין מעבר לים, המשימה שלנו היא באמת לאפשר לו לפתוח את העסק כאן ולפתח אותו כאן, בסוף זה חלק מהאתגר הגדול שלנו, והיכולת שלנו להוביל לצמיחה כלכלית. נוכח כל הקשיים, שחלקם גם ייחודיים לעלייה שמתגבשת בשנה האחרונה, בין אם זה העברת כספים בפורמטים כאלה ואחרים, אז בהחלט הדיון הזה הוא דיון ראוי. צריך לציין שבתוך כך גם יש הרבה מאוד סיוע של משרד העלייה והקליטה, שנותן לעסקים קטנים ברצון להצמיח אותם, והרבה פעמים יש גם חוסר נגישות והיכרות של העולים עם השירותים שאפשר וניתן לקבל ממשרד העלייה והקליטה. יש כמובן את נושא הליכי ההכרה בתעודות מקצועיות שזה נושא שאנחנו כבר דנים בו לא פעם ולא פעמיים, וכמו שאמרתי העברת הכספים, אבל בעיקר היכולת לקבל את המידע לגבי הפרטים באיך עושים את זה, איך פונים נכון לבנק, והליווי גם כאן צריך להיות טוב יותר. אני רוצה לפתוח את הדיון, ובפתח הדיון, לפני שאני אתן למשרד הקליטה להתייחס,

אני רוצה קצת לשמוע מסביב. אני חושב שגם תוכלי ככה להגיב קצת לדברים שמסביב. אז ראשונת הדוברים סופיה טופולוב לוז, ואחריה אנה משה. תודה ליו"ר על הדיון הזה החשוב. דיברנו על ספורטאים מצטיינים בוועדה שהייתה עכשיו, היום אנחנו מדברים על אנשי עסקים מצטיינים, העולים היזמים, אנשי עסקים, עובדי הייטק, בתחומים אחרים, אקדמאיים, שלא יכולים להשתקע ולהשתלב בכלכלה הישראלית מסיבות שונות. סיבה ראשונה שממשיכה לעמוד כמחסום, זה מערכת הבנקים והחוסר יכולת שלה לקיים מדיניות פנימית בשביל לשרת את העולים, ואנחנו ממשיכים לקבל פניות מעולים שאנחנו מעבירים לבנק ישראל. עכשיו קיבלנו בשבועות האחרונים 100 פניות חדשות, ממשיכים לקבל אותן. היום אנחנו נשמע מהעולים עצמם, אנשי עסקים, ואיזה קשיים היו להם. הרבה מהם סביב סיבות פיננסיות ואיך להביא השקעות, איך להשקיע בישראל, איך להעביר כספים. אז נשמע מהם, ותודה שוב על הקמה של הדיון הזה.

אנה, בבקשה.

שתי הסוגיות שהיינו רוצים לדבר עליהן זה שוב, העברת הכספים. בנק ישראל מתייצב ועושה עבודה יפה, אבל לצערי כמו שסופיה אמרה, הבנקים עדיין עונים, והרגע אמרתי את זה במסדרון. איגוד הבנקים לא כאן.

וזה מצער מאוד כי ביקשנו להזמין את הבנקים, והם לא רואים לנכון, לצערי זה פשוט לא מעניין אותם. אנחנו מקבלים תשובות כמו בגלל סנקציות רוסיה לא תוכלו להעביר את הכסף שלכם עדיין. יש מדיניות, יש מכתב מבנק ישראל. אין אכיפה. צר לי לומר, אין אכיפה. זה לא מעניין אף אחד. אני לא יודעת מה צריך לקרות, אולי הבנקים צריכים לקבל קנסות כדי שיאכפו את המדיניות, זה אחד. שתיים, הנושא השני שהיינו רוצים לדבר עליו זה השקיפות של המערכת העסקית הישראלית לעולים החדשים, וגם פה מידע הוא לדעתי האתגר המרכזי.

תודה. דניאל לוין. כן, בוקר טוב. אנחנו כקבוצה קטנה החלטנו שנשתתף בעבודה ביחד עם הכנסת, ביחד עם אנה משה, כדי לנסות לשנות את הדברים. באמת לשנות, לא רק לדבר עליהם, אבל לקחת ולשנות. בגלל זה קבוצה של 8-10 אנשים מכל מיני מקצועות שונים, עולים חדשים שגם עדיין לא דוברי עברית, ואם אתם תרשו לנו להמשיך את העבודה המשותפת, אנחנו ניקח על עצמנו את כל מה שתגידו לנו כדי לעזור לקבל תוצאות, ולא רק להראות תהליך. אז אני ברשותך אבקש לתת מילה לאנשים פה שלא מדברים עברית, אבל יש להם כל מיני בעיות. כולם מדברים אנגלית?

שידברו באנגלית. אוקיי, תודה רבה. שיתמקדו בבעיות ובקשיים.

חופשי) אתה תדבר בקצרה על הבעיות, על הקשיים, בנקודות קצרות, כי אין לנו מספיק זמן. תגיד לנו מה בדיוק אתה מבקש מהוועדה של משרד העלייה והקליטה. (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) טוב, זה לא רק בעיות. לחלק מהאנשים פה יש פתרונות והצעות לפתרונות. (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) אוקיי, בבקשה. מי הראשון? שם, בבקשה.

שמי אולג מוסיאז'. אני אשמח לספר לכם על מייסדי חברות הזנק שבאים לישראל. למעשה, אני מודע למאות מייסדי חברות הזנק שכאן, למה הם כאן?

בגלל שהם יהודים, שנית בגלל שהם מודעים לזה שישראל היא אומת סטארט-אפ.

אומת סטארט-אפ היא מאוד סגורה לזרים.

זה די ברור שאם אתה לא חבר בקהילה,

אם אתה לא בוגר הטכניון או אוניברסיטת תל אביב, אם לא שירַתָּ ביחידת 8200 - אין לך מספיק קשרים. ולמעשה, משקיעים לא רואים אותך. וזה ברור שישראל נמצאת בטופ מבחינת הון אנושי, ומייסדי חברות הזנק מחפשים כסף, קודם כל. והם באים לכאן כדי לגייס כסף, אבל למעשה הם מוזנחים. אני לא מכיר שום מקרה שבו